שלום לכולם. אני עובר לסעיף הבא שעל סדר היום: הצעת תקנות עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית, התשפ"א-2021. איפה התקנות?